בוקר טוב, היום ה-4 בדצמבר 2018, כ"ו בכסלו תשע"ט והשעה 11 וארבע דקות. זאת הצורה הפורמלית לפתוח את הישיבה. מעכשיו אפשר להתחיל לדבר. לפני כן אנחנו נאמר שהיום יש הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד). אנחנו בודקים האם ההורים יכולים

כדי לקבל את דמי המחלה של האישה שנשארה עם הילד, בן זוגה צריך להביא הוכחה ממקום הלימודים שלו שלא רק שהוא

את עצמו ללימודים, הוא לא יוכל לקבל את זה מכיוון שזה היה אחרי המבחן והוא היה צריך להישאר עם הילד שמונה שעות בבית ולא להכין את ההכנה שלו ללימודים.

לגבי עובדת, טיפולי פוריות היא חווה את כל הטיפולים על עצמה והיא המטופלת וכמובן שגם בזה תמכנו. פה אנחנו מדברים על מחלה של ילד, של בן

כמו שאמרתי קודם, בדרך כלל דרכי ההוכחה הן בתקנות אבל משרד העבודה ביקש אולי כן בכל זאת לחשוב להעלות לרמת

תמר, את רוצה להרחיב? כן. אנחנו מציעים שבתוך הסעיף שאומר שיש את הזכות לעובד שבן זוגו לומד להיעדר על חשבון מחלת ילד, בתוך הסעיף הזה ייכלל התנאי

כמו כן הוא צריך להציג איזשהו אישור לימודים, מערכת שעות או מערכת מבחנים שמראים שבאמת באותו יום הוא נדרש להיות באותו מוסד לימודים. אתם מדברים על אותו יום, לא על אותן שעות

אנחנו מדברים על ימים כי החוק עצמו מדבר על ימי היעדרות. באופן הזה אנחנו גם נותנים איזושהי אסמכתה.

אם רוצים להעלות לחקיקה צריך להיות ברור מה צריך להיות בחוק. אני חושבת שכן. נציגת משרד המשפטים,

בהמשך לשיח המקדים שהיה עם היועצת המשפטית של הוועדה,

כדי לייתר את הצורך בהמתנה לתקנות, כן הצענו שעל גבי הנוסח של משרד העבודה שידברו על כך שהעובד הצהיר כי בן זוגו נעדר. אז זה ייתר את הצורך בתקנות.

היה פה ויכוח מדיניות סוער קודם מתי צריך לתת את הזכות הזאת והם כשיש התנגשות או כשאין התנגשות. יש את האפשרות להגיד שבימים שיש בהם התנגשות במערכת השעות, אבל אם רוצים להבטיח סיכויי הלימה יותר גבוהים

כשהאכיפה פה לא מאוד אפקטיבית, אפשר גם לדבר על שעות מתנגשות והשעה או השעתיים שלפני כל שעת התנגשות יהיו שעות מוגנות. במסגרת

ת הזאת בידי עובדים שמעדיפים להישאר בבית כשהם בעצם היו יכולים לבוא לעבודה. הכול אפשרי ואין לנו עמדת מדיניות על הנושא הזה. זה כיוון מחשבה טוב.

שבהם אין צורך להיעדר ביום ואז החפיפה בין השעות תוכל לאפשר את הסנכרון גם ביום שיש בו

רציתי להגיד שבתור אימא אני חושבת שבני הזוג צריכים לראות מי צריך להיות עם הילד.

לא מתאים שבעלי יהיה

החוק הזה לא רואה מגדר. החוק הזה מדבר על בן זוג ובן הזוג יכול להיות האימא, יכול להיות האבא. אנחנו לא מתערבים במגדר. לא התכוונתי על מגדר ספציפית. התכוונתי גם שאני סטודנטית. אנחנו רק צריכים להגיד